בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

למרות שיכול להיות שהיתה אי-הבנה שלי אתמול לוקח את